על סדר היום: המלצה לבחירת יושבי ראש ועדות. לוועדת החוץ והביטחון - חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, לוועדת הכלכלה - חבר הכנסת דוד ביטן, ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד - חבר הכנסת אלי דלל. רק לציין שזה חצי קדנציה במקרה של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד ובהמשך נביא את מי שיחליף אותו. מי בעד ההצעה? הצבעה אושר. (הישיבה נפסקה בשעה 10:25 ונתחדשה בשעה 11:00.) בהמשך לישיבת ועדת הכנסת אתמול שבה אושר תיקון תקנון בעניין הקמת ועדת בריאות והוראות שנוגעות לפיקוח על